הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת, הסכם אזור סחר חופשי בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הסוציאליסטית של וייטנאם. עוד הונחו על שולחן הכנסת החלטת ועדת האתיקה בקובלנה כנגד חבר הכנסת איימן עודה והחלטת ועדת האתיקה בעניין חיסיון פרוטוקולים של דיוני הוועדה.

אגב, אומרים ממשלת מדינת ישראל או ממשלת ישראל? כך כתוב בהסכם. כך כתוב בהסכם, ממשלת מדינת ישראל.

הנושא הראשון על סדר-היום, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים להירשם מוזמנים להצביע בעד כעת. עד שאקבל לידיי את הרשימה, ראשונת הדוברים תהיה חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לא יכולתי לשתוק. השבוע ראיתי בעיתונות ש-108 מחלקות פנימיות בבתי חולים נמצאות פשוט על סף קריסה. התפוסה היא מעל 120%. המערכת קורסת. ומה אני רואה? אנחנו לא רואים שהממשלה משקיעה בצמצום הפערים האלה בתקציב. אני אביא לכם דוגמה: 35 מיליון שקלים מועברים לעידוד השתמטות משירות צבאי, במקום להעביר את זה למערכת הבריאות, למיגון בתי חולים, למיגון יחידות אונקולוגיות בבתי חולים. בריאות טובה היא זכות בסיסית של כל אזרח במדינה, ואני אמשיך להיאבק ולקרוא לשינוי עד שהזכות הזאת תמומש. תודה לגברתי. חבר הכנסת יונתן מישרקי, ואחריו, חבר הכנסת משה סולומון. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לעלות פה ולנצל את הבמה הזו ולדבר על שימוש המשטרה בבואש. בשבוע שעבר, ברחוב שמואל הנביא פינת יחזקאל בירושלים, התקיימה הפגנה על ידי תושבים שהגיעו מחוץ לשכונה. המשטרה השתמשה בבואש, לתוך בתים של אנשים ולתוך בתי מדרש. הריח היה בלתי נסבל. כשעברתי שם ביום שישי, בנוסעי ברכב עדיין היה ריח חריף מאוד וקשה מאוד. אנשים סבלו את זה בתוך הבתים שלהם בתוך שבת קודש, ישבו סביב שולחן שבת עם מגבות רטובות על הפרצוף. אני קורא מכאן לשר לביטחון לאומי.

אני לא מדבר עכשיו על האיפה ואיפה,

זה עוד נושא בפני עצמו שראוי לגינוי. אבל לא ייתכן שבצורה ברוטלית, לתוך בתים של אנשים חפים מפשע, שאפילו לא הפגינו ולא הצטרפו, אנשים מבחוץ באו לשכונה, וסבלו מזה במשך ימים רבים עוד אחר כך, לפחות עד יום שני בערב אחרי זה. מכאן זו הקריאה שלי כרגע למשטרה.

אכן נושא ראוי. אנחנו עוסקים בימים האלה הרבה במושג collateral damage,

וגם בהקשר של האמצעים הבלתי-קטלניים כמו הבואש, שווה לדון בנושא הזה. חבר הכנסת משה סולומון, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. גם היום אני עומד כאן כדי להזכיר את אחד מאותם גיבורים לוחמים מבני הקהילה האתיופית שמקריבים במלחמה הזו. סמל ראשון אוריה איימלק גושן מירושלים, בנם של חבריי היקרים איוב ויפית גושן, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב ברצועת עזה כשהוא רק בן 21. ידידי הקרוב איוב, אבא של אוריה, הספיד אותו בהלווייתו ואמר: תמיד היית גאה להיות הבן שלי, מהיום אני גאה להיות אבא של אוריה, שעמד בגאון כדי להגן על העם והארץ. איוב ויפית היקרים, אתם גאים באוריה. עם ישראל כולו גאה בכם ובבן שגידלתם עם ערכים וציונות, בן שהיווה עוגן חזק ותקווה לחבריו ולמשפחתו. בסרטון שהשאיר אוריה וביקש להפיץ אותו אם יקרה לו משהו, סרטון שהפך לצוואה, אומר אוריה מילים כל כך עוצמתיות בכזאת פשטות שמאפיינת אותו: אני רוצה שתחייכו ותזכרו רק חיוכים. זה הכי חשוב לחייך. בסופו של דבר מה שמשאיר אותנו, ולזכור את זה לא רק בתור סיסמה, זה מה שאנחנו, זה מה שעושה אותנו. חיוך זה הכוח שלנו. איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא אשר היה כערבות הבוכיות. יהי זכרו ברוך. אמן ואמן. תודה רבה. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, ואחריה, אחרון הדוברים לשלב זה, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. בבקשה, גברתי. מכובדי יושב-ראש הכנסת, כנסת נכבדה, היום, שבועיים לפני הבחירות המוניציפליות, ערכתי כנס "מנהיגה מקומית" בהשתתפות עשרות מועמדות מרחבי הארץ, ראשות רשויות מכהנות ונציגות ארגונים המקדמים שוויון מגדרי. הצגתי תוצאות סקר מרשים, שמראה כי הציבור דורש שתהיינה נשים בצומתי קבלת החלטות בממשלה, במשרדי הממשלה, ברשויות המקומיות, הציבור דורש או דורשת? הציבור דורשת, אבל גם דורש. זה די דומה בין גברים לנשים. וכמובן, נדמה לי ש-80% חושבים שנשים צריכות להיות בקבינט המלחמה, שאנחנו יודעים. אז נשים צריכות להיות בצומתי קבלת ההחלטות, כולל בקבינט המלחמה. אז היום יותר מתמיד אני קוראת לכל האזרחיות והאזרחים לצאת בראש ובראשונה להצביע, ולהצביע רק לרשימות שיש בהן ייצוג שוויוני לנשים. הגיע הזמן לשינוי אמיתי במדינה. תודה, אדוני. תודה לגברתי, ואני קורא לחבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אחרון הדוברים. כאמור, לאחר מכן נעבור לנושא הבא. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום השתתפתי בדיון בוועדה לביקורת המדינה על הפשיעה בחברה הערבית, והיה בוועדה ציטוט של חברת הכנסת טלי גוטליב, ולמען האמת ציטוט היסטורי. היא אמרה שבן גביר, השר לביטחון לאומי, הוא לוחם למען זכויות האדם. אני מופתע איך השר בן גביר, שמונה לתפקיד השר לביטחון לאומי, שאמון על ביטחון הציבור, שאמון על הביטחון של כלל אזרחי המדינה, נכשל בתפקיד שלו. ב-2022 היו לנו 116 נרצחים, לעומת 244 נרצחים ב-2023, והשר הלוחם למען זכויות אדם הרס, בתקופה שלו היו יותר הריסות בנגב, 3,283 בתים נהרסו. שר שמציק, מטריד את החברה הערבית. הגיע הזמן שהשר ינהל את המשטרה בצורה נכונה, יפחית את מספר הרציחות בחברה הערבית ויביא לביטחון של כלל תושבי המדינה.

תודה רבה לחבר הכנסת אלהואשלה. כאמור, אנחנו עוברים לנושא הבא, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 150) (הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס), התשפ"ד 2024, של חברי הכנסת יונתן מישרקי, יוסף עטאונה, אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת יונתן מישרקי להציג את הצעת החוק. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך, אדוני,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. מכובדי השר, חברי חבר הכנסת הרב אייכלר, בחומש דברים התורה אומרת: "כי תשה ברעך משאת מאומה, לא תבֹא אל ביתו לעבֹט עבֹטו. בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו יוציא אליך את העבוט החוצה". מצווה זו מדברת על אופן גביית חובות מהחייב ומחולקת לשני חלקים מרכזיים. החלק הראשון מדבר על כך שכאשר מגיעה שעת הפירעון אסור למלווה ללכת לפרוע את חובו מהלווה, אלא רק לשליח בית דין, וזאת כדי לא לגרום תחושת אי-נעימות ללווה. החלק השני אומר: לשליח בית דין אסור להיכנס לתוך ביתו של הלווה, למשכן חפצים מתוך הבית, אלא רק חפצים שהמלווה הוציא אל מחוץ לביתו. המסר המרכזי במצווה זו הוא הרגישות היתרה לתחושות הזולת. ידועה גם פסיקת השולחן ערוך בהלכות חושן משפט, שאופן הגבייה מהחייב צריך להיעשות תוך התחשבות ביכולותיו הכלכליות, וזאת בלי לפגוע ביכולתו להמשיך ולהתפרנס בכבוד וביכולתו להחזיר את חובותיו. הכותרת של הצעת חוק זו היא "הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס". שיעור תוספת הריבית על קנסות בגין עבירות מינהליות ופליליות הקבועה כיום בחוק היא 50% מגובה הקנס, ובתום כל תקופה של שישה חודשים שעברו מן המועד הקבוע לתשלום מוסיפים 5% נוספים מן הקנס. דוח מבקר המדינה שפורסם לפני חצי שנה מצא כי כמעט 40% מחובות האזרחים למדינה מקנסות ואגרות נובע מתוספת פיגורים, הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות גבייה. הפחתת תוספת הפיגור תהווה בשורה חברתית חשובה, ובפרט עבור השכבות החלשות והאוכלוסייה המבוגרת, שלא פעם נאלצים לפגר בתשלום מסיבות כאלה ואחרות, ומוצאים את עצמם עומדים בפני שוקת שבורה של תשלום כפל קנסות וריבית פיגורים בסכומים גבוהים. אין חולק על כך שיש צורך להשתמש בכלים משמעותיים לצורך מימוש הליכי הגבייה בצורה אפקטיבית, אך לצד זאת עלינו לדאוג שהשימוש בכלים אלו ייעשה באופן מידתי. הצעת החוק המקורית ביקשה לתקן את חוק העבירות המינהליות, אך במסגרת הדיונים שנערכו בנושא הצעת החוק בוועדת החוקה, וגם פה מעל דוכן המליאה, ביקש שר המשפטים להרחיב את הצעת החוק הזו גם לחוק העונשין. לפי נוסח ההצעה כפי שהונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה, על קנס פלילי שלא שולם במועד תתווסף תוספת פיגור בשיעור של 35% מהקנס או מחלקו שטרם שולם, וממועד זה ועד התשלום בפועל יתווספו לקרן הקנס ריבית שקלית ודמי פיגורים במודל של הרפורמה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. כללים אלו יחולו על קנס מכוח חוק העבירות המינהליות, על קנסות מכוח חוק סדר הדין הפלילי ועל קנסות מכוח חוק העונשין, שמטיל בית המשפט אחרי ניהול ההליך הפלילי. הריבית הגבוהה הקיימת כיום על פיגור בתשלום קנסות אינה משיגה בהכרח את מטרתה העיקרית, שהיא גבייה אפקטיבית ויעילה, ולכן הפחתת נטל הריבית הינה הכרחית.

אני אומר שאת הצעת החוק הזו עשינו בשיתוף פעולה עם ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות. הצעת החוק הזו, לפי הבנתנו וגם לפי הבנתם המקצועית, תשפר את סיכויי ואחוזי הגבייה בכל הפרמטרים לכל מי שגובה דרכם את הקנסות. אני רוצה ומבקש להודות לשר המשפטים על התמיכה בחוק וגם על הרחבתו, לשר האוצר, ליושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, שעבדנו בשביל להביא אותו לקריאה ראשונה, לא פחות מחמישה כינוסי ועדה לטובת העניין, לגב' גלי שלום, להנהלת הוועדה,

וכמובן ליועצת המשפטית, שגם עומדת פה ונמצאת פה, הגב' טליה ג'מאל, שליוותה את הצעת החוק ואת המשאים ומתנים מול כל המשרדים הרלוונטיים. כמובן שאני אבקש את תמיכת כולם בהצעת חוק חברתית זו. תודה רבה לכולם. תודה רבה, ונעבור כעת ליתר המציעים. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה, במסגרת זמנים של עד חמש דקות. בבקשה, אדוני. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני דווקא רוצה להתחיל ולהצטרף לתודות של חברי מישרקי. אני רוצה להודות גם לשר המשפטים על התמיכה בהצעת החוק, גם ליושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן, גם ליועצת המשפטית טליה ג'מאל, שנמצאת כאן. באמת תודה לכל מי שעזר בקידום הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה. ואכן, מדובר בחוק חברתי ממדרגה ראשונה, שבא בעיקר לעזור לאוכלוסיות מוחלשות, לאנשים שאין להם יכולת כלכלית לעמוד בריביות שנוספו במשך זמן רב כתוצאה מקנסות שקיבלו. הצעת החוק מדברת על הורדת תוספת הריבית על פיגור באי-תשלום קנס. במצב שקיים היום בחוק, על אי-תשלום קנס במועד משלמים תוספת של 50%. הצעת החוק שאנחנו מקדמים ומביאים היום להצבעה מדברת על הורדת התוספת ב-15%, ל-35%. כמו כן, אחרי התקופה הראשונה, בחוק כיום, על כל שישה חודשים צריך לשלם תוספת של 5%, ומהיום יחול הסדר אחר על הצעת החוק. ולכן, הצעת החוק באה להוריד את הקנסות ולתת אפשרות לאנשים שאין להם את היכולת לשלם את הפיגורים האלה כן לשלם. אנחנו רואים בזה עזרה לשכבות החלשות ולמי שצבר קנסות. היתרון בהצעת החוק, בהתחלה, כשחשבנו על החוק, זה היה רק על קנסות מינהליים, ובהמשך הדיון בוועדת החוקה, בהכנה לקריאה ראשונה, זה הורחב לכלל הקנסות. גם מי שמתחיל בהליך משפטי בתוך בתי המשפט,

אם יש קנס, זה יחול גם עליו. הרחבנו את החוק לכל הקנסות.

אני פונה לכולם, לכל מי שנמצא מחברי הכנסת: תתמכו בהצעת החוק, כי בזה אנחנו עוזרים להמון אנשים.

תודה לחבר הכנסת עטאונה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה, גם כן במסגרת זמנים של עד חמש דקות לרשותך. תודה, מכובדי היושב-ראש. תודה לחבר הכנסת מישרקי, לחברי חבר הכנסת יוסף עטאונה, גם לשר המשפטים, גם ליועצת המשפטית. מדובר בחוק שאכן עונה על ההגדרה "חוק חברתי". קנסות מינהליים שאם לא משלמים אותם, תוספת הפיגור היא 50%, ואחרי שישה חודשים,

דקה, דקה. זה היה המקור של החוק. אחר כך היה הסדר בתוך הוועדה, בדיון האחרון, ששמו גם קנסות פליליים. תחבורה? גם תחבורה. הכול ביחד עכשיו, ואני חושב שזה מהלך מצוין, שירחיב את החוק. אני רוצה להזכיר לטובה את עמיתי חבר הכנסת לשעבר אוסאמה סעדי, שגם הוא ניסה לקדם את החוק הזה. זה חלק מסדרת חוקים שאני מגיש בכנסת הזאת ובכנסת הקודמת לגבי הקנסות, כי הם נטל כלכלי בעיקר על הנזקקים והקשישים. במקום תוספת פיגור של 50% בחלוף המועד הראשון לתשלום הקנס, תוספת הפיגור תעמוד על 35% בלבד, בין שהקנס הוטל על ידי בית משפט, השר כץ, או גורם אחר, דוגמת המשטרה, ובין שהוטל מכוח חוק העבירות המינהליות, חוק סדר הדין הפלילי או חוק העונשין. הרפורמה החדשנית של פסיקת ריבית והצמדה בתקופת הפיגור שלאחר התוספת שהופחתה, במקום שיתווספו לקנס 5% בכל חצי שנה, יחולו הוראות חוק פסיקת ריבית והצמדה, ודמי הפיגורים יתווספו לחוב אחד לשלושה חודשים בלי מנגנון ריבית-דריבית. במצב הריבית הנוכחית, מדובר על 12% בשנה, וזה צפוי לרדת ככל שתפחת הריבית במשק.

על קנס בגובה 1,000 שקלים ששולם באיחור של שנה, תתווסף תוספת פיגור של 600 שקלים, בעוד שעל פי ההצעה שאושרה, ההצעה שלנו, בתום שנה יתווספו במצב המשק הנוכחי כ-470 שקלים בלבד, ואם ריבית בנק ישראל תופחת, גם סכום זה יופחת בהתאם. לפי הצעת החוק, יש חברי כנסת בש"ס שהם חברי כנסת טובים, אני חייב להודות. לא, כי אתה מסתכל כל הזמן ובוהה, ינון. אתה יושב ליד אחד כזה. אתה יכול להקריא את השמות? לא, אני לא רוצה לגרום נזק רבתי. א. אתה מזיק להם בפריימריז. אני אמרתי, בפריימריז המורחבים.

יש חברי כנסת בש"ס שהם לא טובים? הוא צודק. זה מה שאמרתי, היושב-ראש צודק, מה לעשות. לפי הצעת החוק, על קנס פלילי שלא שולם במועד תתווסף תוספת פיגור בשיעור 35% מהקנס או מחלקו שטרם שולם, ומהמועד האמור ועד לתשלום בפועל יתווספו לקרן הקנס ריבית שקלית ודמי פיגורים במודל של הרפורמה בחוק פסיקת ריבית והצמדה. כללים אלה יחולו על קנס מכוח חוק העבירות המינהליות, דוגמת קנס על הפרה של חוק איסור אלימות בספורט שמוטל על ידי שוטר במגרש, למשל, או על קנסות מכוח חוק סדר דין פלילי, דוגמת קנס על רעש שמטילה רשות מקומית בשל הפרת חוק עזר, ועל קנסות מכוח חוק העונשין, שמטיל בית המשפט אחרי ניהול הליך פלילי. ביחס לכלל הקנסות הפליליים, עומד על 50% תוספת פיגור בחלוף המועד שנקבע לתשלום ו-5% נוספים בתום כל התקופה של שישה חודשים. כמו שאמרנו בהתחלה, התוספת הראשונה תופחת ל-35%.

הבשורה המובאת היום היא ההסכמה לבצע את התיקון בחוק העונשין, כך שהאחידות תישמר עם כל סוגי הקנסות הפליליים, וההחרגה של עבירות תעבורה מסוימות שאותן הציע יושב-ראש הוועדה בהסכמה עם משרד האוצר נוגעת רק לעבירות דוגמת חניה באדום-לבן, שהן היום עבירות קנס פליליות. משפט לסיכום בשפה הערבית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: פעם נוספת אנחנו מגישים הצעת חוק אשר מפחיתה את נטל הקנסות המוטלים בעקבות עבירות מינהליות,

עד היום הקנס היה תוספת של 50% אם הקנס לא היה משולם, ולאחר מכן תוספת של 5% כל שישה חודשים. עכשיו, בחוק הזה הפחתנו בקריאה ראשונה מ-50% ל-35%. זה חוק חברתי, והוא מפחית את הנטל לנזקקים, בדרך כלל משפחות נזקקות, קשישים ואחרים. אנחנו נמשיך לקריאה השנייה והשלישית,

בעזרת השם, בתוך כמה שבועות. תודה.) (אומר בערבית: מאה אחוז.) חבר הכנסת רון כץ, בבקשה. אנחנו עוברים לדיון האישי. עד שלוש דקות לרשותך, אדוני. תודה רבה, אדוני היו"ר. החוק הזה מגיע בשביל לעזור למי שלא יכול לעמוד בכל כפל הקנס, כפל קנס, כפל קנס שאנחנו מכירים, והוא מביא לשינוי אמיתי בגביית הקנסות. החוק הזה ינסה לעשות איזון בין ענישה נכונה של מי שמסרב לשלם ובין אלה שבאמת צריכים את העזרה שלנו, ולכן, אני עומד פה היום מבקש להצביע בעד החוק הזה, חוק חברתי ממדרגה ראשונה, שעשיתי יחד עם חברי חבר הכנסת יונתן מישרקי, יו"ר ועדת הבריאות, שמוכיח באמת פעם אחר פעם שהוא נמצא במקום הנכון. זו גם הזדמנות לפרגן ולומר שכשמדברים על אחדות, אז ככה עושים את זה, עושים באמת. עובדים בשביל הציבור בלי, ככה עושים את זה. החוק הזה בסופו של דבר ייתן מענה אמיתי לאיחור בתשלומים לרשויות מקומיות שמתקשות בגבייה. אנחנו רואים שיש הרבה מאוד ועדות,

הרבה מאוד דברים שרשויות מקומיות עושות, ואני באתי מרשות מקומית, אז אני יודע איך זה עובד, בשביל למצות את הזכויות, אלה שבאמת צריכים שיסתכלו עליהם רגע ויבינו את הבעיה, כי הם באמת לא מצליחים לשלם את החובות. ומי שמאחר בתשלומים, הוא לא מאחר בתשלומים כי הוא רוצה. בדרך כלל הוא יאחר גם בתשלומי החשמל, בתשלומי המים, בתשלומי הגנים. האוכלוסייה הזו, החתך באוכלוסייה הזו הוא מאוד מאוד ספציפי, ואני באמת שם בצד את מי שהוא עבריין ולא רוצה לשלם. הם בדרך כלל יהיו אלה שעובדים בכמה עבודות בשביל שיהיה אוכל בבית, וסדרי העדיפויות שלהם לא מאפשרים להם לשלם את החובות האלה. אז במקום לעזור להם ולתת להם יד, המדינה מגדילה את החובות שלהם ומגדילה גם את הפערים החברתיים ולא מאפשרת להם להרים את הראש מעל המים.

אנחנו באמת צריכים גם לעמוד על זכויות המדינה ולהפעיל סנקציות על מי שמאחר בתשלומים. החוק הזה הוא חוק שיאזן בין הדברים האלה ויביא מענה אמיתי לאלה שלא יכולים, שרואים את כפל הקנס ונחרדים. הם ראו גם את הקנס הראשון, והם צריכים להחליט אם הם משלמים את התשלום לחוג, אם הם משלמים את חשבון החשמל, או שהם בטעות משלמים איזשהו קנס שהם לא הספיקו לעשות. ואז הם רצים לעירייה, רצים לרשויות, ואומרים להן: תשמעו, כל העבירות הן עבירות נמוכות, וזה ברור. אנחנו מדברים באמת על עבירות נמוכות. אני הייתי בסיטואציות האלה שאזרח, תושב, מגיע אליך ואומר לך: תשמע, אני בוחר בין המקרר שלי לבין לשלם את הקנס הזה, ואתה שם ואתה צריך להחליט. וסוף-סוף, באמת אחרי הרבה זמן ועבודה קשה, תהיה לנו את הדרך לעזור לאותם אנשים. אני רוצה להודות ליו"ר ועדת החוקה, לצוות המשפטי ולכל מי שלקח חלק בחוק הזה, ואני מאוד גאה להיות חתום עליו. תודה רבה, אדוני. תודה לאדוני. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

עד שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כל פעם שיש סקרים בטלוויזיה, יש הצהרות דרמטיות. לאחרונה אנחנו רואים שבן גביר נוסק בסקרים, והמתחרה שלו, סמוטריץ',

לאחוז החסימה, נופל. ומה הוא עושה על מנת לשפר את המצב שלו בסקרים ובימין? הוא תוקף את רע"מ, את מפלגת רע"מ, מוצא סיבה לתקוף את המפלגה שלנו, את העמותות שלה. בפעם שעברה, כשהסקרים הורידו אותו, הוא הביא רעיון, רעיון טרנספר לעזתים לכיוון מצרים. כל פעם יש משהו אחר. היום הוא משגר מכתב ליועצת המשפטית לממשלה על מנת לחקור את רע"מ. אבל אנחנו לא שמענו את הטענות של סמוטריץ' כשנתניהו רצה את רע"מ בתוך הממשלה. בואו נשים את האמת על השולחן. אגב, אנחנו בעד בדיקה של גורמי אכיפה תמיד, והעמותות של רע"מ תחת בדיקה, הן היו כל הזמן.

הוא לא רוצה את השותפות ואת המעורבות, את ההשפעה של החברה הערבית בתוך הממשלה. הוא רוצה למנוע אפשרות שרע"מ תהיה מעורבת ושתהיה לה השפעה בתוך הממשלה הבאה. אנחנו רוצים שלציבור הערבי כן תהיה השפעה.

למה? אנחנו רוצים את הזכויות שלנו, שיטפלו בסוגיות של החברה הערבית, בפשיעה.

היריב של סמוטריץ', בן גביר, מזנק בסקרים למרות הכישלון שלו. אדוני השר, 244 נרצחים ב-2023, הבנת אותי? לא. אף פעם לא שמעתי ממך התייחסות לנושא הנרצחים בחברה הערבית. גם מראש הממשלה, שלקח על עצמו לטפל בנושא הזה, אין דיונים, אין ועדות, אין התייחסות. ולכן, קל מאוד לתקוף את החברה הערבית, קל לתקוף את רע"מ. זה מה שמחפשים על מנת לעלות בסקרים.

תודה רבה לחבר הכנסת אלהואשלה. אני מזמין את חבר הכנסת ווליד טאהא, אינו נוכח, חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, אינה נוכחת. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, בבקשה. לאט-לאט.

בבקשה, גברתי, עד שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האם פעם חלמתם להיות הכוכב ה-51 בדגל ארצות הברית? האם ביקשתם להיות חלק ממדינות הכתר הבריטי? אולי דמיינתם שתהיו קולוניה צרפתית? פשוט לפי התנהלותן של אותן מדינות אנחנו חלק בלתי נפרד מהן ואף מחויבים לשתף פעולה עם הסנקציות שהן מטילות על אזרחי מדינת ישראל. הראל שרביט היה לוחם ומפקד עז נפש. הוא התנדב למילואים, שוחרר, התעקש לחזור ולהילחם בעזה ונפל. להראל הייתה חווה סמוך ליישוב חמרה בבקעת הירדן. יחד עם אחיו משה הוא הפריח את השממה, שמר על אדמות המולדת וסבל באופן יום-יומי מהתנכלויות של ערבים ופעילי שמאל קיצוני. משה אחיו נותר בחווה ומנהל אותה יחד עם רעייתו. משה לא נשבר מניסיונות הפגיעה של הערבים בו. משה אינו נכנע לפעילי שמאל שמגיעים בכל סוף שבוע, והחווה שלהם, ברוך ה', פורחת וגדלה. עילי פדרמן הגיבור נפצע בפגיעת RPG ב-D9 שעליו נהג. הוא פונה לבית החולים, התאושש, ומייד חזר להילחם בחירוף נפש באויב הנאצי בעזה כשכל גופו רווי ברסיסים, כולל עיניו. קמפיין אלימות המתנחלים שטוו בתחכום רב ארגוני השמאל הרדיקלי מתחיל לתת את אותותיו. הקמפיין המרושע, שמתעלם לחלוטין מהמציאות, הופך את הערבים לקורבנות ואת המתיישבים לדמון, אותו קמפיין שעובד כל כך. על משה, עילי ועוד למעלה מ-30 מתיישבים אזרחי מדינת ישראל הוטלו סנקציות על ידי הממשל בארצות הברית, הממשל הבריטי והממשל הצרפתי. חשבונות הבנק של חלקם נחסמו בלי אפשרות ערעור.

רובכם ינידו ראש וימצאו תירוצים מדוע אנחנו צריכים להחריש, אבל אם אתם חושבים שזה לא יגיע אליכם, טעות גדולה בידיכם. משה וחבריו הם רק בלון ניסוי, בלון ניסוי של השמאל הקיצוני, שמבין שאם הוא יתחיל את גלגל השלג הזה, הגלגל לא יעצור. חיילינו יהיו חשופים אף הם לסנקציות, ואחר כך כל אזרחי מדינת ישראל, והכול, הכול בגלל שהחלטנו לשתוק כאשר דובר ב-30 מתנחלים, ובליבנו חשבנו: מה לנו ולהם? אני קוראת לכם,

אדוני ראש הממשלה,

השרים: באחריותכם ובסמכותכם להתערב באירוע המתגלגל המטורף הזה ולעשות הכול כדי לעצור אותו. אזרחי ישראל נושאים אליכם עיניים כמי שעומדים בראש המערכת ומצפים לגילוי מנהיגות וךהתערבות מיידית עד שתוסר אחרונת הסנקציות, וזאת חובתכם לציבור בישראל. אני קוראת לכם, חבריי חברי הכנסת: אל תחרישו.

קשה לצאת נגד ידידתנו, קשה לצאת בעד 30 מתנחלים, חלקם עם גוזמבות וכיפות גדולות, אך אתם חייבים. אתם חייבים לא רק למשה ועילי, שהקריבו קורבן עצום עבורכם, אלא גם עבור כל אזרח ישראלי שיוטלו עליו סנקציות. מי ייתן וגם חברי הבית הזה ידעו לצפות למרחוק ויבינו את הסכנה הגדולה בלהיות מדינת חסות, נטולת יכולת בחירה ותלויה בחסדי העולם. תודה רבה. תודה לגברתי. וכעת אני מזמין את חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חבר הכנסת מיקי לוי, מוותר. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מבקשת?

אחריה, אחרון הדוברים, חבר הכנסת עמית הלוי. ונעבור להצבעה,

השר ירצה לסכם מטעם הממשלה?

בסדר גמור. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה. כבוד היושב-ראש, קודם כול, יבורכו חברי הכנסת שיזמו את החוק הזה. אני כבר אמרתי את דעתי. זה חוק חשוב, סיוע לקבוצות הכי מוחלשות והגיוני יותר מכול. אבל רציתי להתייחס לנושא שהיה היום בדיון בוועדה לביקורת המדינה. היום התקיים דיון מאוד ארוך, ואני מאוד מעריכה את היוזמה של יושב-ראש הוועדה לקיים את הדיון הזה כדיון מעקב על יישום התוכניות למיגור תופעת הפשיעה באוכלוסייה הערבית. אני חייבת להגיד, אם היינו מתוסכלים עד עכשיו, אם הרגשנו כעס, אם הרגשנו פחד וחוסר ביטחון, יצאנו מהישיבה הזאת עם כל הרגשות האלה אפילו כפליים, במיוחד לנוכח העובדה שזה לא לתדהמתנו, כי הרגשנו את זה וידענו את זה וקיבלנו גושפנקה מאוד ברורה למה שאנחנו אומרים: לא אכפת לממשלה, ולשר במיוחד, מיישום התוכניות שיש להם כבר בין הידיים, הושארו להם כירושה. היה אפשר ליישם אותן ולהמשיך למגר את תופעת הפשיעה, שגובה מאיתנו מחירים כבדים. במקום זה, אתם זוכרים שבחודש מאי בשנה שעברה עמדתי על הדוכן הזה בדיון 40 החתימות וראש הממשלה ישב שם ואמר לי: את צודקת, והזמין אותנו לישיבה והקים ועדה בין-משרדית. אז הינה, אני מבשרת לכם: ישבו פעמיים בוועדה הזאת ולא עשו כלום. לא בוצע כלום. אני חייבת להגיד שהבושה היותר-גדולה והוספת החטא על הפשע זה ההחלטה לקצץ בתקציבים של התוכנית למיגור תופעת הפשיעה, מגפת הפשיעה. הם רוצים לקצץ 15% מהתוכנית הזאת ומכלל התוכניות שעומדות לחיזוק האוכלוסייה הערבית. אז אני שואלת שאלה: הקיצוץ לכל משרדי הממשלה ובכל התקציבים הוא 5% לשנה אחת, והקיצוץ לאוכלוסייה הערבית הוא 15% לשלוש שנים. זה מה שנקרא שוויון? זה מה שנקרא צדק? זה בדיוק מגה-פיגוע בזכויות האוכלוסייה הערבית וברצון שלה לחיות בכבוד. אני מקווה מאוד שבמאבק על התקציב יהיו כלל חברי הכנסת, לא רק אלה שאכפת להם מהאוכלוסייה הערבית, ואפשר גם שלא יהיה אכפת להם. הפשיעה תגיע לכולם. כולכם צריכים לעמוד במאבק הזה. אני מאוד מקווה שזה מה שנעשה. תודה לגברתי. חבר הכנסת עמית הלוי, אינו נוכח. חבר הכנסת מישרקי מבקש לסכם או שנעבור להצבעה?

אם כן, חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. אנא שבו במקומותיכם. אנחנו מצביעים כעת על הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 150) (הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס), התשפ"ד 2024, בקריאה הראשונה. הצבעה כעת. ההצעה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 150) (הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס), התשפ"ד 2024, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 150) (הפחתת תוספת הפיגור על אי-תשלום קנס), התשפ"ד 2024, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לוועדת

הכנסת חוקקה חוק של מענק למשפחות החטופים, כדי שיוכלו להתקיים לא רק במה שנקרא הרובד הראשון של התקציב החודשי, הסיוע החודשי, גם מענק של 90,000 שקל לכל משפחה. אכן, זה עזר מאוד מאוד למשפחות. אבל בדרך, בחקיקה, או בהצעות שעלו וירדו ובחישובים, איך אומרים, תמיד הילד הטוב ביותר נשאר בחוץ. ואז העירו לנו שיש גילים, קודם דיברנו על גיל 21 עד גיל 22, ואחר כך מתברר שגם מגיל 18 יש איזה צורך בתיקון. עשינו את התיקון, ואני עכשיו רוצה להסביר אותו, ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, מה ההצעה שאנחנו מציעים פה. אנחנו מגישים בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת ינון אזולאי ושלי, והצטרפו חברי כנסת רבים מסיעות שונות, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים תוקן בעקבות מתקפת הטרור הרצחני שהחלה ב-7 באוקטובר, שבה נחטפו אזרחים וחיילים רבים לרצועת עזה, במטרה לתת מענה לבני משפחה של שבויים, חטופים ונעדרים שמשתתפים במאמץ לשחרורם. כדי לאפשר להם את זה, נקבעה בין היתר זכאות למענק תלת-חודשי בסכום נוסף של 21,000 שקלים חדשים גם לכל אחד מהאחים והילדים של השבוי, של החטוף או של הנעדר. אני אגיד את זה בשפה פשוטה: בהתחלה היה מדובר על כך שנותנים למשפחה 90,000 שקל, ואמרו לנו: איפה האחים? אז אפשרנו גם לאחים מענק של 21,000 שקל לשלושה חודשים. כך יוצא שכל חודש זה בערך 7,000 שקל.

הזכאות למענק הזה הותנתה בכך שלא משולמים להם או בעדם תשלומים חודשיים אחרים, לפי חוק תגמולים לבני משפחה של חטופים ונעדרים בפעולות איבה, התשפ"ד 2023. אני אסביר גם איך זה עובד. בעד ילד של חטוף משולמים תגמולים חודשיים עד גיל 21, ואילו בעד אח של חטוף זכאים ההורים לתוספת לתגמולים האלה עד הגיעו לגיל 22. ולכן, יצא שהאח עצמו היה זכאי למענק רק לאחר הגיעו לגיל 22, אף על פי שסכום התוספת שמקבל ההורה בעד אח קטן לאין שיעור מסכום המענק. בנוסף, ילד של חטוף שהוא יתום מהורהו השני, או ששני ההורים חטופים, רחמנא ליצלן, זכאי לתגמולים המשולמים לבן משפחה של נספה שהוא יתום משני הוריו עד גיל 25 לפחות. בחלק מהמקרים יוצא שהתגמול החודשי קטן מסכום המענק.

אפשרנו להם לקבל את המענק בקיזוז התגמול שהם מקבלים, כדי להשוות אותם לכל שאר הילדים המקבלים. במהלך הדיון בוועדה בהכנה לקריאה הראשונה נשמעו הערות שביקשו להקדים את גיל הזכאות למענק לאחים ולילדים לא לגיל 21 אלא לגיל 18. אני חייב לציין שכל משרדי הממשלה, שבדרך כלל צריך להתווכח איתם, פה הם מייד אמרו: הן. לא הייתה שום שאלה ושום ויכוח. וגם פה, כי הילדים מגיל 18 נוטים גם לעסוק בשחרור החטופים, מי לא עוסק בזה במשפחה, הוועדה ביקשה ממשרדי הממשלה לבחון את התיקון. כמו שאמרתי, הם הסכימו מייד, ולכן הוחלט כי גיל הזכאות למענק ירד ל-18 שנים. אני מודה למשרדי הממשלה על כך שנעתרו לבקשתנו ולאוזן הקשבת לצרכים שהועלו מן השטח. מענק זה ישולם, כמובן, רטרואקטיבית, כפוף לכל יתר תנאי הזכאות. כמו כן, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע כי תשלומים ששולמו לפי הסכמים שנערכו ושייערכו עד ל-31 במרץ 2024 בין הממשלה למוסד לביטוח לאומי בשל מלחמת חרבות ברזל לא ייחשבו להכנסה לעניין כל דין. זה תיקון מאוד חשוב. למרות שהוא קצת מורכב, אני אגיד את זה במשפט אחד: כל זמן שאנחנו אומרים שאנחנו נותנים עוד ועוד ועוד, אנשים עלולים לאבד, זה ייקרא שיש להם הכנסה גבוהה,

לכן קבענו בחוק שהסכומים האלה אינם נחשבים להכנסה, זה תיקון חשוב מאוד, אלא אם כן נאמר אחרת. הוראה זו תחול רטרואקטיבית מיום 1 בינואר 2024, המועד שבו פקעה ההארכה של ההוראה הקודמת בעניין הזה. זה מאפשר לכל האנשים שזכאים לקבל סכומים אחרים לא לפגוע בזכויות שהם צברו מסיבות אחרות. אנחנו מתפללים לשובם בשלום של כל החטופים ובמהרה, בבריאות איתנה, ובעזרת השם אנחנו נראה את כל החטופים חזרה בביתם בישראל. ההצעה הזאת אושרה בוועדה פה אחד ללא הסתייגויות. אני מבקש גם מהכנסת לאשר פה אחד את הצעת החוק בקריאה השנייה והשלישית. תודה ליועצת המשפטית יעל סלנט. היו צריכים לעמול הרבה כדי לעבור את כל המכשולים החשבונאיים והאפשרויות השונות לחשב את כל האופציות כדי שלא יהיה לנו ספק נוסף. ואכן, אני רוצה לומר שגם היום, לאחר שהחוק הונח על שולחן הכנסת, עלתה נקודה נוספת בנושא הקיזוז בגין הגמלה, ואני אומר זאת לפרוטוקול, כי אנחנו לא רצינו לעכב את החוק, והוסכם על המשרדים שהם יקיימו פרשנות מקילה, שתאפשר במסגרת החוק לתת את התוספות האלה שמגיעות לאנשים כחוק. תודה ליועצת המשפטית יעל סלנט, לצוות הוועדה, למנהלת ענת כהן שמואל, לאורית ארז ומעיין בן עמי ולמנהל לשכתי הבלתי-נלאה איציק פיליפ. תודה רבה. אני מבקש להצביע בעד. תודה רבה ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר. כאמור, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אך הוגשו בקשות לרשות דיבור. אני מזמין את ידידי חבר הכנסת ינון אזולאי. בבקשה, עד חמש דקות. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאנחנו אמרנו ואומרים בוועדה שתיקון הצעת חוק כזאת זה בעצם תיקון של החוק שאז הוביל הרב אייכלר, וכמובן גם עכשיו הרב אייכלר הוביל את החוק הזה ביד רמה. הרב אייכלר, אני אומר: הובלת את החוק העיקרי ביד רמה,

ועשית זאת גם הפעם. אז קודם כול יישר כוח, בראש ובראשונה. זה רק מראה שיש דברים שיש עליהם קונסנזוס. לצערנו, אני חושב שזה אחד המקרים הטרגיים ביותר שקרו לנו. אבל גם בוועדה וגם עכשיו אמרנו למשפחות החטופים שזה מעט, אולי טיפה מן הים בהקלה בצער שיש להן, שלפחות בדבר הפעוט הזה, שלא יצטרכו גם עם זה להתעסק. כמו שאמרת, כל המשרדים באו ונרתמו לעניין הזה, ומגיע לכולם תודה רבה ויישר כוח על זה. אנחנו צריכים להמשיך להתפלל להשבתם של החטופים, ולעשות הכול, ואני יודע שגם מדינת ישראל בהשתדלות עושה את הכול. רק אתמול בבוקר עוד התעוררנו לבוקר שהיה משמח, ואני כולי תפילה שנמשיך ונשמח ונראה את כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים, וכמה שיותר מהר. אני רוצה גם לומר תודה רבה לייעוץ המשפטי, ליעל סלנט, למנהלת הוועדה ענת שמואל כהן וכמובן לצוות שלה, לאופיר כץ, שרק ביקשנו,

והוא באמת נרתם בכל הכוח לעניין הזה, גם בחוק הקודם, גם בתיקון החוק הזה, אתה יודע, מירב בן ארי, קואליציה-אופוזיציה, חיים ילין, שאני אומר את זה שוב ושוב: הוא עובד למען העוטף, למענם. החוק הזה נולד, אצלי בכל אופן, אצל שני אנשים: חיים ילין והיועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק, ואני לא הייתי מודע. כשיצאנו לדבר ביחד וביקשו להגיש את החוק הזה, לעשות את התיקון הזה, חבר הכנסת מיקי לוי, להוריד ווליום. אני מתנצל. אני רוצה להגיד לך שהם נרתמו לעניין.

היועצת המשפטית,

וגם לה מגיע יישר כוח ותודה רבה על כך. כמובן, תודה רבה,

יש יועץ חקיקה, ותמיד בסופו של דבר הם המגישים, לעו"ד גיל גולן, אז יישר כוח. תודה רבה לצוות לשכתי, שעושה עבודה טובה כל השנה. התפקיד שלנו כחברי כנסת, כשליחי ציבור, הוא להיות קשובים לאזרחים, למען כולם. זה אומר שכשלפעמים מגיעה פנייה, לא להשליך אותה. כל פנייה צריכה להיבדק, כי רק כך אנחנו יכולים לייצר תיקון עוולות. פה זה תיקון טעות ולא עוולה, כי לאף אחד לא היה תיקון. אולי למישהו יש איזה תקופה ומתעלמים ומתעלמים, פה לא הייתה התעלמות, ומייד כשזה הגיע עשינו את זה. אז רק להגיד לכולם תודה רבה, ובעזרת השם שנזכה לחבק את החטופים במהרה,

תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח.

רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024, כנוסח הוועדה. הצבעה. סעיפים

להלן תוצאות ההצבעה: 12 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. ברוב יחסי של ח"כים ערבים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית על הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות למענק לאחים ולילדים מעל גיל 21), התשפ"ד 2024. הצבעה. חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2), התשפ"ד 2024,

להלן תוצאות ההצבעה: 12 בעד, אין מתנגדים. אני קובע כי הצעת חוק מימון הוצאות למשפחות שבויים, חטופים ונעדרים (תיקון מס' 2) (זכאות